רביזיה שהגיש חבר הכנסת מתן כהנא על טענת נושא חדש שהוגשה. בקשה, חבר הכנסת כהנא. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מצביעים עכשיו על רביזיה על הסתייגות שהליכוד הגיש ומשך. אני רוצה להזכיר לכל המכובדים שנמצאים כאן, היועצת המשפטית של ועדת